א' בתמוז התש"ף (23 ביוני 2020) ירושלים, הכנסת, שעה 16:00 תוכן העניינים מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 3 מזכירת הכנסת ירדנה

לעבור ברחוב, להעיף מבט ולראות שיש כאן מגמה אנטישמית.

אנחנו רואים ונדליזם בבית הקברות היהודי בטרנוב שבפולין, שגם שם ריססו כתובות על גבי מצבות. אני מנצל את ההזדמנות וקורא גם לשר החוץ מר גבי אשכנזי וגם לשרת התפוצות הגב' עומר ינקלביץ' להיכנס בעובי הקורה, ומקרים כאלה, לגדוע אותם בעודם באיבם, וליצור קשר עם אותן שגרירויות באותם מקומות למנוע תופעות נלוזות כאלה.

תודה רבה. חבר הכנסת משה ארבל, לא נמצא, חבר הכנסת אלי אבידר, לא נמצא, חברת הכנסת מאי גולן, גם היא לא נמצאת, חבר הכנסת עודד פורר, איננו, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, אף הוא לא נמצא. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, קודם כול מזל טוב, באיחור של יום.

חברי וחברות כנסת נכבדים, כמו בכל שבוע, גם הפעם אציין את תאונות הדרכים הקטלניות שגבו חיי אדם בשבוע החולף בדרכים. ביום שישי, 19 ביוני, נהרג גבר בן 63 בתאונת דרכים בכביש 40, סמוך לצומת גורל. באותו היום, בליל שישי, התרחשה תאונת דרכים שנשבר הלב מלספר עליה: עידן מרדכי הסיע את אחותו הקטנה נטע סטאר מרדכי יום לפני יום הולדתה ה-16, הרכיב אותה על אופנוע.

הוא נפצע וסטאר נהרגה באותה תאונה. עידן מחלים עכשיו בבית החולים תל השומר, אבל הפצע הנפשי שלו זה פצע קשה שייקח לו הרבה זמן להתמודד איתו. ביקרתי אותם, את יוסי וסאני, ההורים של סטאר, ואת עדן וחן, האחיות.

נושא הרכבת קטינים על אופנוע הוא נושא שכדאי וחשוב להתייחס אליו. אני מתכוון לעשות את זה כבר בימים הקרובים.

ואני מקווה לשיתוף פעולה משרת התחבורה, מסגן שר התחבורה ומהמשרד עצמו. שלשום, ביום ראשון, 21 ביוני, נפטר גבר בן 30 לאחר שנפגע אנושות בתאונה ברחוב סוקולוב בהוד השרון. עוד באותו היום נהרג גבר בן 50 שרכבו הידרדר לוואדי בעומק 100 מטר בין פצאל למעלה אפרים.

תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, לפני שבועיים חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אני, אוסאמה סעדי ורבים מתושבי הנגב ותושבי ח'רבת אל-וטן הפגנו מול משרדי קרן קיימת בירושלים לאות מחאה על העבודות הנעשות שם במטרה לפנות את תושבי ח'רבת אל-וטן בדרום. לפני יומיים הייתה הפגנה רבתי בבאר שבע, של אלפים מהתושבים, בהשתתפות רבים מחבריי. אני זועק את זעקתם, כולנו זועקים את זעקתם של האנשים האלה, אלפי אנשים, שמישהו שלח את קק"ל כחברה קבלנית, נדמה לי שזה המינהל, והמטרה, בסופו של דבר, לאלץ אותם להתפנות. התושבים מסרבים להתפנות, כי זו אדמתם.

לא נרשה את המעשים האלה, שבאים על גבי הריסות יום-יומיות בנגב, האזור המותקף ביותר על ידי מדיניות הממשלה, המדירה, המפלה בצורה ברורה נגד תושבי הדרום. תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בימים האחרונים לא מפסיקים לפנות אליי צעירים שמדברים אליי ומביעים את כאבם, שהם לא מסוגלים לעמוד בתשלומי שכר הדירה שלהם ונאלצים לחזור לבית המשפחות שלהם. אני צעיר חברי הכנסת. אני חי את המצוקה של הצעירים, ששליש מהם פשוט לא מסוגלים לעמוד בתשלומי שכר הדירה. מדינות רבות בעולם הכירו במצוקה הזאת של הצעירים, שהם גם הקבוצה שהכי נפגעה בתקופת משבר הקורונה. לפי הנתונים של התאחדות הסטודנטים הארצית, למעלה מ-80% מהצעירים בגילים 20 34 לא חזרו לשוק העבודה,

בלי שכר אי-אפשר לשלם שכר דירה. רבות ממדינות העולם התייחסו לנושא הזה. רק אתמול הודיע מושל ניו יורק אנדרו קואומו על הקמת קרן הלוואות ומענקים לשוכרי דירות בגובה של 100 מיליון דולר, מדינות כמו צרפת, גרמניה וצ'כיה הודיעו על הקפאת תשלומי שכר הדירה, ובישראל, אין תוכנית ואין מחשבה על שוכרי הדירות. פניתי היום לשר השיכון יעקב ליצמן בבקשה להבין מה התוכניות של ממשלת ישראל ביחס למצוקה ההולכת וגוברת של שוכרי הדירות. נמתין לתשובתו.

תודה רבה. חבר הכנסת עוזי דיין, לא נמצא, חבר הכנסת מתן כהנא, גם הוא איננו כאן. חברת הכנסת אורלי פרומן, בבקשה. אני רק רוצה לתקן, התכוונתי לשר החוץ גבי אשכנזי. אמרתי בטעות ישראל כץ. התיקון נרשם. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתבל הפעם בשיר: הינה באה הרכבת / כל אחד יכול לשבת / שר עולה ושר נוסף / אל התואר הנכסף. / עוד קרון ועוד קרון / כבר נכנס ח"כ אחרון? / סגן,

עוזרים,

דוברים / בלי בושה מעמיסים / אך מי מימן ת'כרטיסים? / מי בלי שקל בכיסים / כן שילם את המיסים? / הנהג לוחץ על גז / אבל הקטר לא זז / והעם כבר מרוגז / כמה כסף מבוזבז. / אז קבוצה של אזרחים / בצמתים בוכים, מוחים / בשלטים ובדגלים / הם כותבים את המילים: / כבר הגענו עד פת לחם / מי יטה אלינו שכם / וישמע את קריאתנו? / לא חבל לכם עלינו? / כך קוראים המפגינים / וכמעט לא נענים / כי אנשי הקואליציה / משפרים עכשיו פוזיציה. / הם רוצים קרון קרוב / עם פינוק אישי לרוב / ולא מבינים מדוע / הקטר בראש תקוע. / אך אם ירימו העיניים / הם יראו שיש שם שניים / אחד קבוע, אחד חליפי / אבל רבותיי, הינה נתון סופי: / עוד לא המציאו מסילה / למערכת קטרים כפולה.

תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, איננו. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הנגב ותושבי הנגב הבדואים נתונים למתקפה זו תקופה לא מבוטלת, נוסף להריסת הבתים היום-יומית ונוסף לפעולות קק"ל בח'רבת אל-וטן ובכל האזור ממזרח לתל שבע ועד שדה התעופה נבטים והניסיון להשתלט על אדמות אנשים. אתמול הייתה הפגנה גדולה של אלפים בבאר שבע. כמובן שזה לא תפס את מקומו בתקשורת, בגלל שזאת אוכלוסייה חלשה, אוכלוסייה של הפריפריה, ומי בכלל אכפת לו מהאוכלוסייה הזאת. בנוסף, היישוב ביר הדאג' מכותר זה שבועיים על ידי המשטרה. כל יום בבוקר, בשעות הבוקר, מחלקים דוחות, מכתרים את היישוב, וכל הסיפור מהמקרה שהיה לפני שבועיים באזור. העבריינים חוגגים והאנשים הפשוטים משלמים את המחיר. זהו העונש הקולקטיבי שמבצעת משטרת ישראל בביר הדאג'. תודה, אדוני. תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, איננה, חבר הכנסת מנסור עבאס, גם הוא לא נמצא כאן. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

אורון שאול וסגן הדר גולדין ושני אזרחים, אברה מנגיסטו והישאם שעבאן א-סייד, נמצאים בשבי האויב בעזה. אני בטוח שאם נשאל כל אזרח או כל נבחר ציבור או כל שר, כולם יגידו שחייבים להחזיר אותם. אתמול נפגשתי בכנסת עם ראש המטה החברתי להשבת הבנים, מור חאייק, והוא אמר לי משפט שחדר לי ללב: אם כל אחד היה משקיע כמה דקות ביום לנושא, אולי היינו מחזירים אותם. היום אני לא רוצה לבוא בטענות לאף אחד, באמת. אני רק רוצה לבקש מכל אחד מאיתנו לא לשכוח שבזמן שאנחנו עסוקים בענייני יום-יום יש ארבעה בנים שהיום-יום שלהם שחור משחור. אני מבין ויודע שהעניין מורכב, אך אני גם יודע שזה חוב מוסרי של כולנו. וכפי שהדר היה אומר לחניכיו בבני עקיבא: גם כשנראה שאין מוצא, תמיד יש מה לעשות. תודה רבה. חבר הכנסת יעקב אשר, איננו. חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה.

חבריי חברי הכנסת, לפני שבוע בערך שודרה בערוץ 13 כתבה באמת מקוממת ודי בלתי נתפסת לישראל של 2020, של היום, שאנחנו מכירים. חברי קיבוץ ניר דוד השתלטו בעצם הלכה למעשה על נחל האסי, ומונעים מתושבי בית שאן ליהנות ממשאב ציבורי ששייך לכולם,

לכל אזרחי מדינת ישראל. מאבק הגבולות בין קיבוץ מעגן מיכאל לג'יסר א-זרקא הוא עוד דוגמה,

יש עוד כמה כאלה, לקיבוץ שגוזל את האדמות של תושבי ג'יסר, במקרה הזה, וממשיך להתרחב על חשבונם. חשוב להבהיר שבישראל של 2020 הגיע הזמן לצדק חלוקתי, והוא הגיע מזמן, במיוחד כאשר מדובר במשאבי טבע ואדמות מדינה, ולא בקניין פרטי. משום שלא מדובר במקרה בודד, כמו שהזכרתי, אלא קיבוצים נוספים פועלים כדי להשתלט על שטחים רבים, פניתי בנושא באופן דחוף לשר הפנים אריה דרעי. לא יכול להיות שקבוצה מצומצמת של אנשים תשתלט על שטחים ותקבע גבולות, ועוד על חשבונן של פריפריות ושל אוכלוסיות מוחלשות. ימי מפא"י חלפו מן העולם, ויש לציין שטוב שכך. מה שקורה היום מנציח מציאות מעוותת של אפליה מתמשכת שלא יכולה להימשך. אני אסיים במילותיו של מנחם בגין, זיכרונו לברכה, שהכיר לכולנו את המושג "הבריכות של הקיבוצים" כדי להצביע על האפליה והעושק של הקיבוצים, במיוחד מול תושבי העיירות והפריפריה, ואני מקווה מאוד ששר הפנים אריה דרעי יפעל בנושא בהקדם.

תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, תמו נאומים בני דקה. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת,

אני מבין שההודעה מחייבת הצבעה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, יש לי כמה הודעות, ברשותך. ועדת הכנסת קבעה בישיבתה היום כי הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש תדון בהצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים),

מ/1329, לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. על כך אין צורך להצביע. עוד החליטה הוועדה על הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות האלה: בוועדת הכספים מטעם הרשימה המשותפת יכהנו חברי הכנסת מנסור עבאס ואוסאמה סעדי כממלאי מקום קבועים, בוועדת החוץ והביטחון תכהן מטעם סיעת הליכוד חברת הכנסת מיכל שיר כממלאת מקום קבועה. גם על כך אין צורך בהצבעה. על ההודעה הזאת צריך הצבעה: הכנסת החליטה בישיבתה מיום ל' בסיוון התש"ף, 22 ביוני 2020, להעביר את הצעות החוק הבאות לדיון בוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ורעידות אדמה: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 התש"ף 2020, מ/1330,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 התש"ף 2020, מ/1331. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת לשנות את החלטתה ולהעביר את הצעות החוק האמורות מהוועדה המיוחדת לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לשם הכנתן לקריאה השנייה והשלישית.

תודה רבה. נאפשר לך להגיע למקומך, ונעבור להצבעה על הודעת יושב-ראש ועדת הכנסת.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

של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), התש"ף 2020, מהוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. כן, אני אוסיף את מי שמקומו ביציע ונמצא כאן, אין שום בעיה.

אם כך, יש לנו ארבעה בעד, אה, סליחה,